שלום וברכה, אנחנו בדיון הנמקת הסתייגויות של חוק התוכנית הכלכלית, פרק ה' (ביטוח לאומי), בעניין חוק חדלות פירעון. נתחיל עם

קבוצת ישראל ביתנו, ונעלה אותן להצבעה. אבל אין פה נציג.

לפי בקשה שהם העבירו ליו"ר, כשמישהו מגיש הסתייגות והוא לא נוכח בזמן הזה,

אנחנו מעלים את זה להצבעה. עקרונית, הייתי יכול לומר לא, אבל הסכמתי. אתה עושה את מעשה חברת הכנסת מלינובסקי. למלינובסקי. אנחנו נעלה זאת להצבעה. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו, ירים את ידו? שלושה. מי נגד? שישה. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה לא אושרו. ההסתייגויות נדחו. תודה רבה. אנחנו עוברים לקבוצת רע"מ, שגם אינם פה. יש את ההסתייגויות? ההסתייגויות נמצאות מולכם בטאבלטים. הסתייגויות קבוצות רע"מ אותו הסדר. מי בעד הסתייגויות קבוצת רע"מ, ירים את ידו? שלושה.

שבעה. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה לא אושרו. הסתייגויות קבוצת רע"מ נדחו. קבוצת יש עתיד אני מעלה להצבעה. מי בעד הסתייגויות קבוצת יש עתיד, ירים את ידו? שלושה. מי נגד? שבעה. מי נמנע? אין נמנעים.

ההסתייגויות נדחו. נוכחים איתנו מקבוצת העבודה, מקבוצת המחנה הממלכתי ומקבוצת חד"ש- תע"ל. לפי הדיבור שדיברנו,

נעשה הנמקה מרוכזת והצבעה איך שתרצה, ברשותכם. - - - אתה ואני?

אתה לא היית בתחילת הישיבה, ולא דחיתי. אתה רוצה? אני מכבד את הסיכומים שאתה מגיע אליהם עם חבריי לקבוצה. אני לא הייתי מקבל אותם - - - בסדר גמור. הנמקה מרוכזת מי הראשון? עופר? מתן? אגב, גם לי יש הסתייגות. אתה רוצה שאני אציג את ההסתייגות שלי קודם? בבקשה, כן. אז אני אנמק את הסתייגות שלי קודם, ברשותכם. אני פשוט לא נרגע ממה שעופר הביא לפה. צ'ה גווארה. אני יכול בנימוק לדבר על זה. אתה יכול. אתה רוצה שנאחד את ההסתייגות שלי עם ההסתייגויות שלך? שהן דומות. הן דומות. יש הסתייגויות דומות לשלכם,

אולי של העבודה, וזה על אותו סעיף שאני מבקש לבטל אותו ואתם מבקשים להגדיל אותו. זה בעיקרון אותו עניין. אם תרצו, נעשה את זה ביחד. בסדר גמור. ההסתייגות שאני הגשתי עוסקת ב-Cap שקשור לגובה השכר. מדובר בגמלה שבאה לכסות חוב כולל, שנובע מהרבה מאוד רכיבים. זה יכול לנבוע משכר עבודה, מפיצויים, מהודעה מוקדמת, מהבראה שלו שולמה, ויכולים להיות מיני רכיבים. הרכיבים האלו, בניגוד לגמלאות מחליפות שכר אחרות שאין להם, זה בעצם סכום כולל ויש עליו Cap כולל. יש סך כולל, יש הגבלה של פי 13 מהסכום הבסיסי בכל מקרה.

אנחנו מייצרים פה כבר מגבלה שהיא פי 13 מהסכום הבסיסי, וזה ה-120,000 שקל, ולא משנה כמה חייבים לך, לא ישלמו לך יותר מ-120,000 שקל מביטוח לאומי. כמובן שהעסק יהיה חייב לך את היתרה. ולכן, הצעתי ודיברנו על זה בדיון, שלא נעשה גם את המגבלה של פי חמישה מהשכר לחלק מהרכיבים, אלא נישאר בהגבלה הכוללת הזאת, שהיא פי 13 מהסכום הבסיסי. דברים ברוח זאת נאמרו גם במהלך הדיון, גם על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה שגם הבינו את העובדה שלא צריך לעשות גם וגם. בכל מקרה, באתי בדברים בנושא הזה גם עם המשרדים, משרד האוצר, ואנחנו יכולים לקבל את ההסתייגות הזאת. ולכן נצביע. איפה ממוקמת ההסתייגות הזאת במספרים? מספר 14. האם אתם רוצים שנאחד אליה הסתייגויות נוספות או שנעשה את זה בנפרד? שלא יבלבל אותנו אחר כך בספירה. ההסתייגות שלך היא בעצם מחיקת ה-Cap של המשכורות?

אתה פה יותר פרוגרסיבי. אנחנו יותר פרוגרסיביים. אבל רק תשים לב שכמעט כולם הציעו להגדיל אותם, חוץ מהצעה אחת של יש עתיד שכבר הצבענו נגדה, וגם חד"ש-תע"ל הציעו למחוק. ההסתייגות של חד"ש-תע"ל ושלי זהה מבחינת הנוסח,

נו, הקצוות תמיד נפגשים. למחוק בכלל את ה-Cap. רז בעיקרון, הסתייגות 14 והסתייגות 7 הן הסתייגויות זהות, ואולי אפילו נצליח להצביע עליהן קואליציה-אופוזיציה. כדי לא לבלבל אחר כך ברוויזיות, אחר כך נעשה הצבעה מרוכזת על של חד"ש-תע"ל. אלא אם כן אתה רוצה לאחד, ויירשם שההסתייגות התקבלה.

לא שמעתי.

הסתייגות 7, התקבלה אם אנחנו נאחד אותן. אז אנחנו מצביעים על הסתייגות 7 של קבוצת חד"ש-תע"ל והסתייגות 14 שלי ביחד, אני לא רואה עוד הסתייגות דומה לה. מי בעד ההסתייגות, ירים את

מי נגד? אחד. מי נמנע? אחד.

אני קובע שהסתייגויות 14 ו-7,

התקבלו ופסקה 3 תימחק מנוסח החוק שיעלה בקריאה השנייה והשלישית. אנחנו עוברים למנמקי ההסתייגויות מטעם האופוזיציה. מי ראשון הדוברים? אני אנצל את הזמן שלי, לבקשתכם, ואסביר מה זה. הסתייגות מאטה קוראם לזה.

יאכלו, אם לא ירצו לא יאכלו. תן לנו הסבר אחד מפורט, מאחר שהסתייגות אחת שלך התקבלה. כל יום שישי אני שותה - - - זה מארגנטינה. קודם כל, אני מאוד נעלבתי כי זה מאורוגואי. חברים, השאיפה שלי היא לסיים את זה לפני 11:00, ואז תהיה הצבעה רק על הרוויזיות. בקיצור, מהיום והלאה תתרגלו לזה שאני איכנס לרוב הישיבות עם הדבר הזה. קוראים לזה מאטה. מאטה זה הכלי, דרך אגב. למה שיש בפנים קוראים בעגה של ריו דה לה פלטה, ארגנטינה-אורוגוואי, ז'רבה, לפעמים קוראים לזה ירבה. אתה יודע שכבר במקורותינו השתמשו בזה. כן, איפה? כשהקדוש ברוך הוא שואל את משה: מה זה בידך? והוא אומר לו: מטה. אבל זה לא הופך לנחש, דרך אגב. יש מסביב מספיק. צריך להיות משה רבנו בשביל שזה יהפוך לנחש. אבל אתה יודע, ממשה עד משה לא קם כמשה. צריך לחפש את המשה הרלוונטי פה. בכל מקרה, מה שיש בפנים זה עשב לשתייה, אני מדגיש, שלא יהיו פה ספקות. זה בוועדה אחרת. אחרי שהצבעת בעד ההסתייגויות של רע"מ, אני לא בטוח שזה עובד. אולי זה עוד לפני. באיזה צבע העשב? ירוק, אבל אתה יודע, הרבה דברים הם ירוקים. בכל אופן, דבר ראשון, זה מר מאוד. יש כאלה שמוסיפים סוכר, יש כאלה ששמים חלב. אני מבקש להעלות את המתכון בחומרי הכנה לדיון הבא. בהחלט. אבל אני שותה את זה as is, שזה מר מאוד. דבר שני, כמה מילים על ההיסטוריה המעניינת של זה. לא אכביר במילים. כשהגיעו הגאוצ'וס למה שהיום זה ארגנטינה ואורוגוואי, בשר לא היה חסר להם, כמו שאתם ודאי יודעים, אבל לא היו צמחים. אז בעצם השורשים, תרתי משמע, של השרבה, זה להשלים את החוסרים שהיו ללא צמחים על ידי השתייה הזאת. כך זה בעצם נולד. והיום, כפי שאמרת, חברי, נכון שזה מאוד נפוץ בארגנטינה, אבל באורוגוואי עוד יותר. באורוגוואי, בשיעורים באוניברסיטה, באוטובוסים, בכל מקום ברחוב, אתה רואה אנשים עם התרמוס מתחת לבית השחי ומסתובבים ושותים. לכן הם רגועים. אמרתי לך, אתה הולך להיות רגוע בכנסת הזו. ואנקדוטה אחת אחרונה, כי אי אפשר בלי היה חבר פרלמנט באורוגוואי ששתה מאטה באוטובוס, האוטובוס שם ברקס, והוא מת. לזה קוראים בומביז'ה, זה ממתכת, וזה נכנס לו לגרון. עופר, יש עוד תופעות לוואי? אני לא מצליח להבין איך הגענו לקריאות למותם של חברי פרלמנט בדיון הרגוע הזה. לא ברור לי.

כדי לקרוא לכולם לשתות מאטה,

זה בשביל להיות נהג זהיר.

אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של קבוצת חד"ש-תע"ל. מי בעד, ירים את ידו?

מי נגד? שישה.

אין נמנעים.

אני קובע כי ההסתייגויות נדחו,

חוץ מהסתייגות 7 שהתקבלה קודם לכן. חה"כ קריב, בבקשה. אדוני, בוקר טוב. אני מתנצל שלא הייתי בדיון החשוב של חוק ריבית והצמדה.

ברור לי. הייתי בדיון לא פחות חשוב בחוץ וביטחון על נתוני הגיוס מקרב בוגרי החינוך החרדי. תמונה לא פשוטה למרות כל המאמצים שנעשים בתחום הזה. אי אפשר לפתוח כל זכות דיבור מבלי להשתתף בצערה של הקהילה היהודית בג'רבה.

שכחתי. זה קורע את הלב. תמיד כשאנחנו מדברים על העולם היהודי, מדברים על ישראל ועל ארה"ב, ואולי על צרפת ובריטניה. אבל אנחנו שוכחים שישנן עשרות קהילות יהודיות קטנות של מאות משפחות. אני דיברתי על ז'רבה, ושכחתי. זה אירוע מטלטל וקשה מאוד.

אדוני, קודם כל, החוק הוא חוק חשוב, והוא מהלך חשוב מכיוון שהוא מרחיב את רשת ההגנה שניתנת לעובדים גם לסיטואציה של שיקום, ואנחנו מברכים על החוק. אני נוטה לחשוב שגם אם ההסתייגויות שלנו לא תתקבלנה, אנחנו נשקול לתמוך בחוק כי רבה התועלת מהנזק. נמצא פה עו"ד נועם הרצוג,

יש לנו עדיין חובות מהכהונה הקודמת בכל מה שנוגע לתקנות השיקום הכלכלי.

למיטב ידיעתי, עדיין לא נחתמו מחדש ולא הונחו על שולחן הוועדה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב. זה צעד ראשון, מתוך שורת צעדים ארוכה מאוד, שצריך לנקוט על מנת שחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי יבוא לידי ביטוי בסיוע אמיתי של המדינה לחייבים ולמי שקראנו פושטי רגל, לחזור אל נתיב של חיים כלכליים נורמטיביים, וכולנו יודעים מה ההשלכה של חיים כלכליים יציבים גם על חיי משפחה, גם על טובת ילדים, גם על הוגנות כלכלית בהמשך דרכו של החייב המשתקם. אדוני היו"ר, אני קורא לך לראות איך בתוך הוועדה מוקדש מאמץ, גם מול הממשלה, אבל גם בשיפורים שצריך להכניס בחוק על סמך הניסיון של השנים האחרונות, ולקחת את הנושא של השיקום הכלכלי של חייבים כאחת מהמשימות המרכזיות של הוועדה שלנו. חה"כ אשר, כשהוא היה יו"ר הוועדה, עסק בזה הרבה. אנחנו היינו עקודים בעיקר לענייני קורונה בתקופה שלנו, אבל יש מה לעשות.

פנה לשר המשפטים כדי שיחתום על תקנות לשיקום כלכלי. אתה פונה אליו כל ישיבה. אני מרגיש מיותר בנושא.

אני מדבר איתו בעיקר מעל דפי "ישראל היום", אבל לך הוא עונה לשיחות טלפון. עיתון הבית שלכם. זהו, הוא הפך להיות עיתון הבית של מפלגת העבודה. אחרי שסגרו את "דבר". בסדר גמור. זה כמו שהקואליציה היום נהנית מהתשתיות שתנועת העבודה הציונית בנתה פה שבעה עשורים,

שנהנה גם אנחנו ממשהו אחד. שבעה עשורים, אבל כשצריך,

40 שנה הימין בשלטון. בסדר, אין בעיה. חשבון זה תמיד לא היה הצד החזק שלו.

לפני 40 שנה שלכם היו 70 שנה של ציונות, שתנועת העבודה הניחה את התשתיות למדינה. ציונות תנועת העבודה, הבנתי. תנועת העבודה.

רגע, עכשיו אני מגיע להסתייגויות. אה, עכשיו זה הנושא. זה היה פתיח למבוא. סליחה, עוד הערה אחת שלא קשורה. אני מברך את חה"כ קרויזר על חזרתו לתפקוד פרלמנטרי אחרי רציתי לומר שביתה איטלקית, אבל זה עלבון לאומה האיטלקית אחרי שביתות גן הילדים שניהלתם. אני מאוד שמח לראות אותך איתנו. אני קצת מצטער שיושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי ביטל את כל הישיבות בשבוע האחרון, שבוע שבו רחובות ישראל נשטפו בדם של אלימות פלילית ורצחנית. ברוך השב. ברוך השב, חה"כ קרויזר. - - - שאנחנו שמחים שמחבלים מחוסלים בעזה. עשרה אזרחים חפים מפשע נרצחו. עשרה אזרחים חפים מפשע נרצחו. אתם חוגגים מוות של ילדים. זה מי שאתם. גינית את הרוצחים של משפחת די? זה מי שאתם.

גינית את רצח משפחת די? - - - אף אחד לא חוגג מוות של ילדים. הם חוגגים. לא אתם. גינית את רצח משפחת די, אוטו-אנטישמי? גינית את רצח משפחת די?

אני אקרא לך איך שאני רוצה.

אוטו-אנטישמי בהגדרה.

אתה אוטו-אנטישמי. אתה ניאו-נאצי. אתה אוטו-אנטישמי. אתה חלאת המין האנושי - - - אתה אוטו-אנטישמי. גינית את רצח משפחת די? מי שנגד רצח הוא אוטו-אנטישמי. גינית את רצח משפחת די? אפס מאופס.

גינית? גינית את רצח משפחת די?

גינית את רוצחי משפחת די? כלומניק. תומך רוצחים.

- - - אתה תומך רוצחים. אתה אוטו-אנטישמי תומך רוצחים. אתה טרוריסט בעצמך.

חתיכת חולה גזע. האבות הרוחניים שלך בגרמניה. חתיכת ניאו-נאצי מכוער. גינית את רוצחי משפחת

שתיתנו עצה, אם אני יכול לקנות גזיבו מהקשר לבוחר. שאילתה לשר לביטחון פנים. עכשיו שתי הערות קצרות מאוד לגופם של דברים. האחת, צר לי שהתקבלה ההסתייגות שלך. שלי ושל עופר. שאומרת מה? - - - צר לי. ההשפעה שלה על החוק הזה היא לא דרמטית כי אנחנו רואים את ההיקפים.

זה מאוד קטן.

אני מצטער על זה, מכיוון שאני חושב שיש במוסד לביטוח לאומי עיקרון נכון של פרוגרסיביות, של התחשבות בכל מיני דרכים בגובה הכנסתו של אדם. זה נכון, אבל פה זה כבר לידי ביטוי ב-13 משכורות. לכן היה חשוב לי לומר את זה כאן אני חושב שאת הפרוגרסיביות הזו צריך לשמר. בגדול, המוסד לביטוח לאומי צריך לפרוס את רשת הביטחון שלו באוריינטציה שעוזרים למי שסביר להניח שיש לו פחות עומק כלכלי.

והערה אחרונה עדיין לא נחה דעתי לגבי אותה סיטואציה שדיברנו בה אתמול. מדובר במקרים קטנים. אני יודע שיש כלים להתמודד. אני חושב שנכון היה, בגלל צמצום המקרים, להותיר את האמירה הזאת במסגרת הכלים שיש לכם. לא נכון לקבוע בצורה גורפת שמצב של ההשמה בתאגיד אח או בתאגיד בן או בת פוסל את העניין באופן קטגורי. יכולתם לבחור, ולו כדי לנסות את העניין. אתם בעצמכם מודים שאנחנו בתחילת הדרך מבחינת הניסיון המצטבר. היה ראוי לומר, עושים את זה כך, רוצים לתקן עוד שנה, עוד שנתיים, על סמך ניסיון, אני מבקש מכם לשקול את ההסתייגות העניינית שלנו בעניין הזה. תחזרו בחוק ההסדרים הבא, אם תראו שהשמיים נפלו עליכם בניצול לרעה. בסדר גמור. אנחנו נעלה להצבעה את כלל ההסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי וקבוצת העבודה, הם היחידים שעוד לא הצבענו עליהם. מי בעד ההסתייגויות, ירים את ידו?

מי נמנע? רוויזיה.

ההסתייגויות נדחו. אתה אמרת רוויזיה. נצא לחמש דקות הפסקה, ונשוב ב-10:58. למה? אני רוצה לשכנע אתכם למשוך את כל הרוויזיות ולהצביע על החוק, ונצביע על הרוויזיה אחרי המליאה. אז אני אשאיר את זה בידי חבריי, כי יש לי שאילתה דחופה ב-11:00 במליאה.

נפסקה בשעה 10:53 ונתחדשה בשעה 10:58.) משהו להוסיף לפני ההצבעה, גברתי היועצת המשפטית? רק שזה 20(ב) בכחול, אבל אצלנו זה כבר 20א(ב) כי זה פוצל מבחינת סימנים.

עד כאן.

יאללה, הצבעה.

אנחנו מעלים את הצעת החוק להצבעה.

שבעה. מי נגד? שלושה.

אין נמנעים. הצבעה

בטוח שהיום? בעזרת השם. תודה רבה לכל הנוכחים, לצוות, לאורחים, לכל מי שליווה אותנו לאורך הפרק, לצוות המשפטי, לכולם, להוריי שהביאוני עד הלום. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.